אנחנו מחדשים את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה,

ואני עשיתי כל מאמץ אפשרי בכדי להגיע להסכמות ואני שמח שאנחנו ברוב הנושאים,

הגענו להסכמות ואני חושב שיש לנו הצעת חוק שאפשר להגיד שהיא מקובלת וכל הגורמים יכולים לחיות איתה. היה זמן, מאמץ, אבל זה משתלם, כי אנחנו רוצים